בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. היום ט"ז בסיון התשפ"ב, 15 ביוני 2022. על סדר היום: תמונת מצב

יש לנו שעתיים מאוד עמוסות עם שלל נושאים על הכוונת. אנחנו צריכים להספיק גם עדכונים מאתמול וגם המשך של

אני חושבת שזה כבר אירוע רודף אירוע, חדשות לבקרים אנחנו רואים אירועי אלימות בקרב צוותים רפואיים, מטפלים ומטופלים. מערכת הבריאות הופכת להיות פגיעה מאוד בהיבטים האלה. צריך לחשוב על

אני חייבת לומר שאין מה לעשות, ליאור. כשאנחנו רואים גם מאבק ציבורי מאוד גדול, מאבק של רשויות מקומיות ושל מטופלים, הפגנות, צוותים רפואיים של העמק שמגיעים לכאן מרחוק כי זה חשוב

מה אנחנו לוקחים והופכים אותו להיות בית חולים שמתמחה יותר בתחומו בנושאים מסוימים. זה בדיוק מה שביקשנו לעשות. התדהמה הייתה שאתמול הגענו לוועדה וקלטנו שבכלל

חלק מהתוכניות הוגשו ונמצאות בביצוע, חלקן בשלב התכנון וחלקן עדיין ממתינות לאישורים שונים. חלקן גם לא יגיעו. חלקן נמצאות בשלב

הדבר השני הוא איך אנחנו יכולים להאיץ יחד עם כללית את הדברים שכללית חושבת שנכון כרגע לפתוח בבית החולים ועדיין לא הגיעו אלינו לשלבי אישור. חלק מהדברים יאושרו בוועדות המקצועיות וחלק כנראה

לא שבוע הבא, בשבוע שלאחר מכן אנחנו נקיים דיון נוסף על בית חולים העמק ונבקש לקבל פחות או יותר איזשהו גאנט של מה המשרד רואה כחשוב ומה המשרד לא רואה

תיתכן, לא תיתכן, מתי ולוחות זמנים פחות או יותר. אין מה לעשות, למרות שיש להם בתי חולים ממשלתיים הם אחראיים על הבריאות של כל אזרחי מדינת ישראל

אני מבקש מאוד את הפיקוח הרגולטורי שלכם ככנסת ישראל. אל תאפשרו לקחת ולמסמס הבטחות עבר שנגעו בארבעה עולמות תוכן מאוד גדולים וקריטיים כאבנים גדולות ועוד אבנים קטנות נוספות. בבקשה אל תתנו לכללית ולמשרד הבריאות להגיע להבנות מנותקות מכל המיפוי

אין לנו ויכוח ואנחנו לא מתכוונים להחליף את כללית בעניין הזה. גם אצלנו כממשלה אנחנו עובדים בצורה מסודרת. יש לנו פורומים מקצועיים שמחליטים את ההחלטות האלה.

אבל לצערנו אנחנו תמיד נאלצים לתעדף. גם לשר יש תוכניות גדולות למשרד הבריאות ובסוף הוא עושה תיעדוף לתוכניות המשרד כמו שכולנו עושים. בתוך המעגל הזה אנחנו מנסים לקדם במקסימום. אני לא אומר את זה

כמובן שמגיע לכולם ואנחנו יודעים את זה. אתה אומר את זה מתוך הנקודה שלך של העמק, אנחנו פשוט ביקשנו לקבל תוכנית מסודרת כדי לראות שהם על זה, שהם עובדים בזה ושזה לא נזנח גם לאור הדיונים

אם אנחנו נתחיל בזמן, כלומר שבוע הבא כמו

זה אומר שלתחילת שנה הבאה יש מצב שהילדים עד גיל חמש יגיעו

או שהיא ממתינה לראות מה יקרה בארצות הברית ואז להתחיל לחסן

מחקרים אחרונים הראו שהקורונה מעלה את שיעור הסובלים מבעיות נפש. גם כשל כלייתי,

עצמות וכדומה, שנה למעלה מההדבקה. זאת אומרת שהסיכוי למחלות שונות אצל נדבקים מכל הסוגים, כולל בריאים לחלוטין, עלה לעומת קבוצות הביקורת

לא, אני נשארתי עם שתי אצבעות על ההגה של הקורונה, אבל מתברר שצריך לפחות כף יד

איך אומרים, תחזור לאור הנתונים. לצערי הנתונים אכן מראים עלייה חוזרת בתחלואת הקורונה. כפי שציינתי, אנחנו במעל 7,000 מקרים

הוא יותר מדבק מדלתא, נכון? כן. כל משפחת האומיקרון, ראינו את הגל החמישי לעומת הרביעי של הדלתא, הם מאוד

אם בדלתא דיברנו על כך שלאדם מחוסן יש מעל 90% הגנה מהדבקה, באומיקרון דיברנו סביב 40%-30% וב-BA5 אנחנו מדברים אף יותר נמוך. החיסון פחות עוזר לנו מהדבקה, אבל הוא כן עוזר לנו ממחלה

תכף נדבר עליהם.

מהדבקה טמון בעיקר בנשק החשוב הזה שנקרא חיסון. אם יורשה לי, אני אשלים את התשובה. הבדיקות בנתב"ג מזהות מקרים שככל שאנחנו מדברים על מחלה באופן יחסי שהולכת ועולה במדינת ישראל ומיוחסת למשפחת

אני לא חושב שצריך לקרוא לכל הציבור להיבדק.

במחלה תסמינית או במחלה בקרב אנשים צעירים, אני לגמרי חושב שאפשר להיבדק בבדיקת אנטיגן בבית ולפעול בהתאם לתוצאות. היינו ב-85,000 מקרים בשיא גל האומיקרון.

כמות המאושפזים הקשים בבתי החולים היא האינדיקציה המשמעותית יותר לטעמי. אנחנו בהחלט צופים שזה ילך

אני חושבת שאנחנו המון זמן בתוך הדבר הזה וכבר היה צריך להיות מישהו שיידעו שפונים אליו, שמקשיבים לו ושממנו יוצאות ההנחיות. אני מקבל את הביקורת, תמיד יש מה לשפר בתחום הזה. אם כבודך מעלה את הנקודה הזאת אני אומר

לפני שחלילה מסכנים את היקר להם ואת שאר האוכלוסייה. ביקשנו מבתי החולים להיערך לעלייה מבחינת האשפוז במחלקות השונות,

מבחינת הקהילה שיש לה תפקיד מאוד משמעותי, בין אם באשפוזי בית או בטיפול תרופתי. אנחנו עוברים בתפיסה, היינו באיזושהי אש

מה הסטטוס שלהם? כרגע כל המאושפזים הם אנשים מעל גיל 60, חלקם קיבלו מנה רביעית, חלקם לא התחסנו וחלקם קיבלו 2-3 מנות. הייתי אומר שיש ייצוג של כל

ננסה להביא פה את הנתונים שאנחנו מכירים ממדינת ישראל. חשוב לציין שמדובר בתסמונת שמתפתחת בקרב מחלימים. מדובר על תסמינים שמתפתחים שלושה חודשים ואילך ממועד ההחלמה, ונמשכים מעבר לחודשיים. מדובר על ספקטרום מאוד רחב של תסמינים שונים בהתאם

למרות שלציבור יש היום הרבה יותר מודעות בכל שכבות הגילאים. כרגע אין לנו הערכה מאוד מדויקת. ההערכה כרגע היא כ-10%-5% בקרב מבוגרים, ובממוצע 4%-2% בילדים ובני נוער. בקרב ילדים קטנים בגילאי 5-6 אנחנו מדברים על שכיחות של פחות מ-2%.

אפשר לראות שמחקרים רבים מצביעים על כך שחולי קורונה קלים שלא נזקקו לאשפוז יכולים לסבול גם מתופעות מאוד

ההיקפים מדווחים באופן שונה. CDC מדבר על כך שכמעט כל מקרה חמישי מפתח תסמינים של פוסט קורונה. יש גורמי סיכון נוספים שאנחנו רואים, זה יותר שכיח בנשים,

גם אחרי שזה תוקנן ותוקן לכל התחלואה הנוספת או גורמי סיכון נוספים שעלולים להתפתח באוכלוסייה מבוגרת עם מחלות רקע וקשורים לאשפוז, עדיין רואים

יש להם בוט מיוחד וייעודי לדבר הזה. כולם מסתכלים שם, כולם יודעים לפתוח את הטלגרם או

להערכתנו,

ממושכת. איך אנחנו מגנים בנושא הזה של אותם חיסונים לילדים עד גיל חמש? מה ההיערכות של מדינת ישראל בתחום הזה? אנחנו ממתינים לאישור של ה-FDA שצפוי - - - אנחנו ממתינים, אבל מדינת ישראל הזמינה חיסונים כאלה או שטרם? עדיין לא עשינו

מתי להערכתך יביאו אותו לארץ? הרי ייקח זמן להזמין אותו ולהביא אותו. מרגע שיהיה היום דיון על הנושא הזה וככל הנראה זה יאושר כי הבנתי שמשבוע הבא כבר מתחילים לחסן בארצות הברית והמקררים שלהם מלאים. יכול להיות שהיום יגיעו אלפי בקשות מכל

האם הקשר שלנו עם מנכ"ל

אנחנו חברים קרובים? יש לנו קשר טוב והסכמי עבודה. במידה ונדרש, נוכל להביא את זה בתוך - - - תוך כמה זמן? אני יכולה לבדוק ולהחזיר תשובה, אני לא יודעת לענות

מה לעשות, מחכים.

עסקתי לא מעט בספורט ועכשיו אני לא מסוגל לעשות שום דבר. אני עולה במדרגות ומתנשף. שמעתי גם על 4-5 חודשים אז בוא

אחות תאומה זהה.

אז אם את פוגשת אותי ואני לא אומרת לך שלום אל תעלבי,

אז אני באמת מאוד נעלבתי היום - - - מתי חשבת להגיד לנו את

זה מאוד חשוב לדעתי - - - יש לכם נתונים כמה אנשים כבר נרשמו באבחנה?

אגב,

אנחנו הרבה פעמים עושים את החיבורים בין הקופות למשרד בוועדה. היום אתם עושים חיבורים בינינו לבין הקופות והחולים.

הוא מציין שצריך להיות מאמץ גם לגבי ביצוע מחקרים, גם לגבי נתונים בנושא הזה וגם לגבי מה עושים עם זה בסוף, הלכה למעשה. אני יכול להגיד שכל יומיים יש מאמר חדש. יש הרבה

מבחינת משרד הבריאות והמועצות הלאומיות, כבר בספטמבר 2011 הייתה וועדה בין מועצתית

בקהילה. אחר כך היה דיון במועצה הלאומית לבריאות בקהילה. היום שותפים משרד הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, וגם שם דיברנו על ההנחיות. חלק מהקופות הוציאו

אנחנו מבקשים מקופות החולים לפתוח מרפאות,

אי אפשר להטיל את זה רק על בתי החולים.

בתי חולים לא יכולים לעמוד בזה. בוודאי, החיבור צריך להיות לקהילה, אבל השאלה היא האם יש מענה בקהילה. המטרה של המרפאות בקהילה זה לא רק לטפל בחולים, אלא להדריך את רופאי המשפחה

לא יכולתי ללכת אפילו בבית. אחרי שלושה חודשים ראיתי איזשהו שיפור מסוים, אבל המצב הכרוני הזה נשאר איתי. המחלה נשארת איתי. אני סובלת מכאבים כל היום,

הרבה אנשים שפוגשים אותי אומרים לי: את נראית מעולה, איך יכול להיות שאת סובלת כל כך,

אומרים לי שאני נראית טוב, אז זה כבר עבר לי. כשאני מסבירה שזה לא עבר לי,

כשפניתי לטיפול במחלה אצל רופא המשפחה, פניתי אליו שוב

אמרתי לו שאני לא יכולה והוא אמר לי שאני חייבת לצאת, אני חייבת לעמוד על הרגליים. אנחנו נבנה לך תוכנית לאט-לאט.

עבד יחד עם עובדת סוציאלית תעסוקתית שליוותה אותי ועזרה לי במיצוי זכויות מול ביטוח לאומי. ביטוח לאומי הכיר בי כנכה, כנפגעת עבודה. אני חושבת שאם

גם מהעמדה המקצועית אני יכולה להגיד שהנזקים של

מעבר לנזקים הפיזיים הם הנזקים הקוגניטיביים. יש לך בעיות בזיכרון ובשליפה?

הייתי משבשת משפטים. אגב, בעיות בשליפה אלה

יש לנו נציג של קופת החולים עכשיו.

שוב, זה פחות משנה.

מענה. אני חברה בפורום מחלימים, אנחנו פעילים ברשת ומתעדכנים אחד מהשני.

דוקטור בשארה, אם זה באמת חשוב, אנחנו נשמח לארגן עם פורום המחלימים כינוס

תמיכה לקופות החולים לאורך כל תקופת הקורונה מידי חודש, שנועדה למענה - - - סליחה?

כלומר מעבר למענה נקודתי

בגלל שזה תוצאה של הקורונה אז זה בסדר.

הם סובלים. יש אנשים שבאים ופונים, אנשים שכשהם נמצאים בסביבת אוכל מרגישים בפח אשפה. הם בורחים מהריח ויורדים במשקל באופן דרמטי. אנשים מתעלפים או מאבדים את הכרתם, הם מאבדים את הביטחון ללכת. הוא לא יכול להחזיק את עצמו, הוא נופל על הרצפה כי הרגליים לא נושאות אותו. יש תופעות משונות עליהן אתם בוודאי יודעים. אני לא יודע מה קורה בעולם. גברתי יושבת הראש, נגעת בנקודה של הריפוי. מה עם הכרה שלהם כנפגעים? כנפגעי עבודה וכנכות זמנית. האנשים האלה לא הולכים לעבודה או שצמצמו את היקפה ויש להם עלויות הרבה יותר גדולות. אפשר להזמין נציג של ביטוח לאומי? הם צריכים להיות בתוך דיון כזה. אם אנחנו רואים שזה מתמשך, יש מה שנקרא נכות זמנית. גאיה, מבחינת ביטוח לאומי אין איזושהי שיפוי לאנשים האלה בתקופה הזאת. אני צריכה לבדוק את זה. אני אבדוק אם הם זכאים לנכות זמנית. אולי צריך ליצור את זה. צריך ליזום ישיבה עם הביטוח הלאומי והגופים המקצועיים. אתם יודעים מה התופעות,

הדברים האלה נכונים. הם הביאו מחקרים והראו את זה. זה גם בעולם, אתם מכירים את זה. הם באים לרופא והוא אומר שהבדיקות בסדר, הוא מרים ידיים. אנחנו רוצים לשנות את הגישה של הרופא, לא להגיד אני חסר אונים. אני איתך. אבל לרופא יש מה להציע? לכן אנחנו עושים קורסי הדרכה, אבל לא הגענו לכל 6,000 רופאי המשפחה. אפשר בקלות להגיע אליהם. עושים כמה כינוסים, כל אחד בהתאם ל

ממשרד הבריאות ליזום את המפגש הזה - - - כן, אנחנו נעשה את זה יחד. אני חושב שזה יכול להוביל ל - - - בסדר גמור. אני מבקשת גם להתייחס. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. גברתי יושבת הראש, תודה על הדיון החשוב הזה. חשוב לשתף את הציבור והאזרחים שיידעו מה התסמינים, איך מטפלים בזה ומה הזכויות שלהם כדי שיקבלו טיפול וליווי רפואי ראוי ומתאים. אני רוצה להודות לדוקטור בשארה על מה שציינת לגבי זה שהדרכת רופאי המשפחה היא קריטית וחשובה. אם רופאי משפחה לא יקבלו הדרכה והכשרה לא נוכל להתקדם. כל קופה צריכה להוסיף ברשימת האבחנות את האבחנה של לונג קוביד או פוסט קוביד. משרד הבריאות אמור לבדוק ולפקח שזה כן נעשה. אם לא יהיה פיקוח של משרד הבריאות על הדבר הזה אנחנו לא נתקדם. אני גם מציעה שכל קופת חולים תיזום סקר בקרב המטופלים. אני לא יודעת אם זה נעשה או לא נעשה - - - אנחנו עשינו את זה. אז אנחנו כוועדת בריאות מבקשים להיחשף - - גברתי יושבת הראש, לקיים דיון המשך ולבקש מקופות החולים - - - אני יכול להציג את הנתונים של הסקר היזום שעשינו. אני עוד אמשיך, זו המלצה להבא. כמובן פנייה למשרד הבריאות להקדיש ולהפנות תקציבים ייעודיים לקופות החולים על מנת שיבצעו את הסקרים ויעשו את העבודה כמו שצריך. בלי קופות חולים ורפואה בקהילה אי אפשר להתקדם. אוקי, תודה. מיטל מדעת, ממש בקצרה כי אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לנעול כאן ב-11:00 ואנחנו רוצים להספיק עוד כמה דברים. בסדר גמור, אני אעשה את זה בקצרה. אני נמצאת כאן בכובע של חברת עמותת מדעת וגם חולה בלונג קוביד כבר עשרה חודשים. אני נושקת לגיל 40, מרגישה בת 90 ומטפלת בילדים קטנים. זה לא פשוט בכלל. אני כרגע נמצאת בחלון הזמנים של הריכוז שלי בין שעתיים לשלוש ביום על מנת שאני אוכל לעבוד. היום אני מבזבזת אותו כאן בזמן הוועדה עם כדור להפרעת קשב, רק כדי שאני אוכל להיות קצת ערנית ולא אשן כל היום, וכדי שאני אוכל גם להיות עם הילדים שלי בהמשך היום. עבור רוב האנשים הקורונה נגמרה, אין מסכות, אין חולים קשה, המתים כבר פחות מתים, אין סגרים והגבלות והמחלה היא צינון קל. מה זה בכלל לונג קוביד? רוב האנשים לא יודעים. עבורנו הקורונה ממש לא נגמרה, אנחנו תקועים. המקרה שלי נמשך כבר עשרה חודשים ואצל אחרים אף יותר. אין לנו תשובות והתחושה היא שאין גורמים מוסמכים שאפשר לשאול או להתייעץ איתם. אני שמחה לשמוע שיהיה יותר שיח עם רופאי המשפחה, זה כל כך חשוב כי גם לי נאמר כמו לאחרים שאין מה לעשות, תתמודדי, גם מרפאת מחלימים לא תעזור לך בסופו של דבר. אני מתנצל בשמם. תודה רבה. מגיעה לנו תמיכה שיקומית ונפשית. אני לא יודעת אם כך תיראה שארית חיי. יכול להיות שכל החיים שלי הולכים להיראות ככה? אני מאוד מקווה שלא. אני רוצה להילחם עליהם ולדעת שלפחות ניסיתי להילחם על החיים שלי ולחזור למה שהייתי קודם, כי אני ממש לא מה שהייתי. אני חייבת לציין לגבי הנתונים שאני רואה בארצות הברית, באירופה ובריטניה, שם מוקמים מרכזים שיקומיים למחלימי קורונה כל הזמן. 66 כאלה דווחו רק בארצות הברית בחודש פברואר האחרון. כשאני ניגשת למידע בעברית, שפת האם שלי, באתר משרד הבריאות אין שום מידע. הם מפנים אותי ללכת לרופא המשפחה ולבחון דרכי טיפול. אין דרכי טיפול. בארצות הברית ובאירופה יש המון מידע. האיחוד האירופי יושב לגבי שיחות על איך אנשים יעבדו ויחזרו לעבודה ומה עושים עם מקומות העבודה. אתם יודעים למשל שרוב האנשים שעובדים בין גילאי 35-49 הם רוב האנשים שיש להם לונג קוביד? זאת בעיה רצינית. בארץ אני לא יודעת אפילו עם מי לדבר, בטח שלא עם ביטוח לאומי. אני עובדת עצמאית, זאת בעיה עבורי. אין לי איך להתפרנס כרגע וזה מאוד קשה. אנחנו בעמותת מדעת מבקשים ומבקשות לעורר את המודעות לחוסר המודעות העצומה שיש כאן. תסתכלו החוצה מה קורה בעולם, תצרו קשר עם השותפים שלכם בעולם. אנחנו לא מדינה מתפתחת, אנחנו מדינה מפותחת, מדינת הסטרטאפ וחדי הקרן ואין לנו מידע בסיסי. משפט אחרון בבקשה. חשובה לנו הנגשת המידע לציבור הרחב לגבי הלונג קוביד, בשפה העברית, הערבית ושפות נוספות. כמובן הקמה של מרפאות מחלימים. בכללי משרד הבריאות והקופות מחויבים להנגיש שפות. טוב לדעת. כמובן גם גישור על פערי הידע בין אנשי ונשות הרפואה, כי לפעמים הם פשוט לא יודעים להבין אחד את השנייה. תודה רבה.

דוקטור גיא חושן, מנהל מרפאת המחלימים. הם מבקשים שנסיים כי המליאה מתחילה ב-11:00. אני אגיד לכם מה אנחנו נעשה. בשבוע הבא נעשה כינוס מאוד גדול בנושא השפעת הקורונה והלונג קוביד כי אני רואה שיש כאן פערים עצומים. לא יכול להיות שנציג של משרד הבריאות אומר שלכללית אין אפילו מרפאה אחת כשהיא חולשת על 5.4 מיליון מהתושבים של מדינת ישראל אשר הינם 50%. יש לה בבתי החולים שלה, אין לה בקהילה. בקהילה זה בעיה. בבתי החולים של הכללית יש. גיא, מה אתה אומר? אתה עובד בבית חולים איכילוב. כן, אני אציג את עצמי. שמי דוקטור חושן ואני פנימאי ומומחה מחלות זיהומיות. אני מעורב בנושא הקורונה מתחילתו ומנהל מרפאת קורונה, מרפאה לסובלי קורונה. החל מאוגוסט 2020 ועד עכשיו ראינו במרפאה כ-750 אנשים, אני ראיתי את מרביתם. אני יכול להגיד לך שאת מקבלת פה תמונה לא כל כך מדויקת, ראשית כי חסר מידע. יש לנו בעיה קשה בהגדרות. מדברים פה על מרפאות קורונה. שמעת מאחת המחלימות שמרפאת קורונה בהדסה עין כרם היא מרפאה לבעיות ריאה. זו לא מרפאת קורונה, מרפאת קורונה חייבת להיות מרפאה מולטי-דיסציפלינרית. כאשר מתייחסים לדבר הזה שנקרא מרפאת קורונה, חייבים להגיד בדיוק מה זה. לדעתי זה המודל שקיים במדינות המתקדמות, וזה המודל שאנחנו חייבים לאמץ פה. אני בא מתוך בית חולים אבל זה לא אמור להיות התפקיד שלנו. לא אמורה להיות כזאת מרפאה בתוך בית חולים. אנחנו עושים את זה מתוך איזושהי תשוקה לנושא הזה ומתוך רצון לעזור באופן אישי. זה מופע של איש יחיד, אנחנו מופע של שני אנשים בכל בית החולים הענק הזה.

הגב של בית החולים מאחוריי כדי לתת את השירות המולטי-דיסציפלינרי. כשאני שומע את האנשים פה אני מרגיש את הפער העצום בין איפה שאני חי, עם ידע וניסיון שיש לי, לבין השירות שאנשים מקבלים בקהילה. זה מאוד נחמד לשמוע על תוכניות לימוד והדרכה לרופאים - - - אנחנו כבר שנתיים ויותר בתוך זה. הפער גדול מאוד בין מה שרצוי לבין מה שמצוי. אני מסכימה איתך. אנחנו מסכמים את הדיון כי אנחנו חייבים לעלות. תראו, בסופו של דבר דיברנו על מערכת החינוך שעדיין לא קיבלנו תשובה לגבי כל הנושא של האוורור. נזמין גם אותם. אנחנו צריכים לראות מדגם קבוע ומייצג של אזרחי מדינת ישראל. זה צריך להיות ביחד עם הלמ"ס ומשרד הבריאות לגבי כל הנשאות, התסמינים, ההשפעות החברתיות והתעסוקתיות. בסוף יש השפעות תעסוקתיות אדירות לאירוע הזה. גם ניטור מגפות, לראות האם לכל וריאנט יש השלכות כאלה או אחרות. אנחנו אפילו לא ממש יודעים. רוב המחלקות על הדלתא בינתיים. אין מספיק על האומיקרון. צריך להרחיב את מרפאות הקורונה הכרונית למבוגרים וילדים בפריסה ארצית קבועה, שאנשים יידעו ושנפרסם את זה. גם הכשרות לרופאים, לא יכול להיות שאי אפשר לרכז 6,000 רופאים לימי עיון מסודרים בנושא לונג קוביד. גם שיפור ההסברה על הסיכונים של הקורונה לילדים ומבוגרים, ראינו את ההשלכות פה, בדגש על זיהוי מהיר של תסמינים שדורשים טיפול. יש תסמינים קריטיים שדורשים טיפול. לתגבר באופן קבוע את מערך בריאות הנפש כולל מענה מתאים, כי אנחנו יודעים שזה קריטי. צריך למנות פרוייקטור הסברה או חיסונים לאומי, בדגש על חיסון הילדים שהולך לצאת עכשיו, למערכת החינוך, לטיפות החלב או מה שזה לא יהיה. יש לנו עוד שלל המלצות אבל אנחנו ניתן אותן בדיון הארוך הבא. נביא גם מחלימים שלא החלימו כמו המגפה שאחרי המגפה. בעזרת השם בריאות לכולם. הישיבה נעולה.

בשעה 11:06.